אני רואה שיש פה מוזמנים מכל הוועדות שיש על חוק ההסדרים, הוועדה תוססת. נתחיל עם סעיף 1 לסדר היום, פניית יושב ראש הכלכלה בדבר טענת נושא חדש: פרק ד' (גז טבעי) למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. דוד, אתה רוצה להציג את הנושא החדש שלך או שאתה - - - רשום לי יושב-ראש ועדת הכלכלה. לא, אנחנו ויתרנו. אופיר - - - רגע, אתה על פרק ד' גם? על שניהם. אופיר, למרות שהעליתי את הנושא החדש בוועדת הכלכלה, אני מוותר על זה. תודה. נשארתי לבד בלי דנינו, מה זה?

תן לו שהוא יוריד, אבל הטענה זה שלו. מה, אתה טוען במקומו עכשיו? לא הבנתי, אתה לוקח בעלות על חברי הוועדה

פה למעשה, בסידור החדש הזה שהממשלה עשתה בהסכמה עם הוועדה, נפתח פתח להכניס שינויים בחוק בכביש שעוקף את הכביש של החקיקה הראשית בכנסת, בהסכמה בין השרים כדי לקצר דרמטית את ההליכים. כמובן שזה משנה מאוד את הסטטוס שמיוצר פה. המנגנון הזה היה חסר בקריאה הראשונה ולכן טענתי נושא חדש על שתי התוספות האלה ומה שנעשה סביבן. זה גם משהו עם השלכות מרחיקות לכת על כל מערך היחסים בין החקיקה הראשית לחקיקה המשנית, תקנות וכו'. זו לא חקיקה משנית, זו תוספת.

בבקשה ארבל, רוצה להתייחס? טל פוקס, היועצת המשפטית

טל, בבקשה. בשני משפטים, בכלל במה דנה הצעת החוק. בפרק ד של חוק ההסדרים שנושאו גז טבעי, אנחנו בעצם שני הנושאים המרכזיים שלו הראשון הוא הוספת הליך מהיר לאישור הקמת מתקן גז. אני רק מציע יותר לאט, כי חבר הכנסת סוכות לא היה בדיון והוא צריך להבין לעומק את הסוגיה.

אני מבקש לא להפריע. בבקשה, טל. מי שלמד גמרא מבין צ'יק צ'אק. תגיד, אין לך עבודה אתה?

מה, אתה מאריך את הדיון עכשיו? בבקשה, טל. מגן על סוכות, מה אתה רוצה? סוכות צריך שיגנו עליו? התיקון המשמעותי הראשון הוא בעצם הוספת הליך מהיר לאישור של הקמת מתקן גז טבעי שנועד לחבר בין רשת חלוקה קיימת לבין צרכן. הליך שאמור להיות יעיל יותר לטובת חיבור מפעלים וגורמים אחרים לרשת החלוקה של הגז הטבעי. התיקון המשמעותי השני הוא הסמכת המועצה, כהגדרתה בחוק משק הגז הטבעי, לקבוע אמות מידה צרכניות גם למשווק לצרכן ביתי, גם במקרה שהוא לא מחויב ברישיון. הטענה של נושא חדש נטענה לגבי התיקון הראשון שנוגע להליך המהיר ובעצם, כפי שנאמר, חלק מההוראות שהיו בגוף החוק בהצעה מקורית עברו לתוספות, הראשונה והשנייה. אני אסביר, זו הייתה הצעה של הייעוץ המשפטי לעשות את החלוקה הזאת, בשתי התוספות מדובר בהוראות טכניות. התוספת הראשונה נוגעת בעצם למסמכים המקצועיים, לפירוט של המסמכים המקצועיים שיש ולמידע שנדרש להגיש במסגרת הגשת בקשה לאישור מתקן גז בהליך מהיר: תשריט, מסמכי נספח בינוי ותיאום תשתיות, מפרט וכדומה. עניינים מקצועיים בלבד וזה עבר לתוספת הראשונה. התוספת השנייה, אליה הופרדו בעצם הוראות שמפורטות לעניין ההודעות שצריך להעביר לבעלי מתקן תשתית ולבעלי מקרקעין, במסגרת ההליך הזה. גם שם מדובר בהוראות טכניות במהותן ולכן הן הועברו לתוספת. לעמדתנו לא מדובר בנושא חדש. תודה. אם כן, מי בעד נושא חדש? רגע, רגע. דיברת, נימקת. התייעצות סיעתית, אולי אני צריך לשקול בתוך הסיעה שלי את דברי היועצת המשפטית. חמש דקות, 14:31 מצביעים. לא, ו-40 שניות. 14:32, בסדר? היית פה לארג', יצאת לארג'.

מי בעד טענת נושא חדש? אנחנו בעד. אנחנו בעד. מי

תשעה, מי נמנע?

אם כך, הטענה לנושא חדש הוסרה.

רביזיה ב-15:03. 2. פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. גם פה הייתי יחד עם שלום דנינו אבל נשארתי לבד, אני אטען את מה שאלת? למה אנחנו תשעה ולא עשרה? כי כל חברי הקואליציה באו לפה להצביע ולעבוד על התקציב, יש מפלגה אחת שבוחרת להיעדר מהתקציב.

הוא שאל אותי למה תשעה כי הוא רגיל שאנחנו עשרה. תמשיכו, זה מעניין. אם אנחנו דווקא דנים בסוגיה הזאת,

לא, לא אנחנו ממש לא דנים, זו הייתה תשובה לשאלה. אולי כדאי לדון בה, באמת.

היות וכבר פתחת, יש שני דברים. גם לא הגיעו היום, אותה מפלגה, לדון על רצח נשים. שלי, לא הזכירו את המילה רפורמה פה. זאת לא רפורמה, זאת הפיכה. כמה פעמים אני צריכה להגיד?

אני רק לא הבנתי, פה נניח זה לא משנה, ובוועדת כלכלה זה לא משנה, אבל איך ועדת הפנים מצביעה מחר כשהיא תיקו בלי עוצמה יהודית, זה לא הבנתי אבל את זה בטח אתה יודע. יש תיקו בלי עוצמה יהודית בוועדת הפנים, בין הקואליציה לאופוזיציה יש תיקו. וועדת הפנים.

לא, חשבתי למליאה. אני מניח שעד מחר ב-18:00 זה מן הסתם יסתדר. מה יסתדר? לא הקשבתי, נימקת?

אוקיי. נימוק צדדי. אני התייחסתי להערתך, אמרתי שבוועדת הכנסת זה לא מעלה ולא מוריד כי הרוב שבניתם לכם הוא גדול, לפי המסורת של הוועדה. אבל ככה זה בוועדת הכנסת, לא בנינו - - - אני לא טוען, אין לי שום טענות בעניין הזה.

אבל בוועדת הפנים הרוב הוא פלוס אחד, זה בנוי על עוצמה יהודית. ראיתי שהיא רוצה להתכנס מחר ב-18:00 כבר להצביע על חוק ההסדרים. אני מניח שעד מחר ב-18:00 המשבר ייפתר מן הסתם. יש גם הרבה הסתייגויות, אתה יודע.

הסתייגויות, אתם צריכים רוב.

אוקיי. עכשיו לגופו של עניין. מדובר פה בהצעת החוק שבמסגרת הדיונים בוועדה נוספו לה שורה שלמה של סעיפים, אני אאפיין אותם כדי שזה יהיה מסודר: זה 27 החל מ-(4) ועד,

7,6,5,4. אלה סעיפים שלמעשה נכנסו בוועדה בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, לא היו בקריאה הראשונה. לכן, כמובן, הסעיפים האלה בנפח תופסים עכשיו בערך חצי מהחוק. אני כמובן טוען פה שמדובר בנושא חדש וזה לא נכון להוסיף אותם לחקיקה. תודה. ורד, בבקשה עמדתנו היא שלא מדובר בנושא חדש. הצעת החוק הזאת מדברת,

על שני נושאים מובחנים: אחד זה הגברת התחרות והשני זה שקיפות, שקיפות ללקוחות. ואני מתמקדת בסעיף 5 שמדבר - - כל דבר שקשור בשקיפות בוועדות אחרות אפשר להכניס? - - בנושא העמלות.

בנושא העמלות יש סעיף שלם שמדבר על זה שהבנקים מהיום יהיו מחויבים לשלוח ללקוחות שלהם את הפירוט של העמלות שנגבו כל חודש מהלקוחות. כדי לאפשר לאנשים להבין כמה הם משלמים על השירותים הבנקאיים, וגם לעשות איזושהי חשיבה מושכלת, האם הם רוצים להמשיך עם אותו בנק או לעבור לבנק אחר. גם תוך כדי השיח וגם בגלל השיח שהתעורר בעקבות הסעיף הזה, התעוררו שאלות שנוגעות לגבי מהות העמלות, איך הבנקים מפרסמים את העמלות, תעריפונים של הבנקים שהם עכשיו יצטרכו לפרסם אותם. כל מה שאני אומרת, זה מה שעכשיו נכנס בסעיפים הקטנים. בסעיף (4) הבנק צריך ליידע את הלקוחות במסגרת התעריפונים, על העמלות. והוא צריך ליידע אותם שהם יכולים גם לקבל תעריפים יותר נמוכים.

אם אנחנו מדברים על עמלות אז זה קשור לעמלות בצורה אינהרנטית. איסור גביית עמלות - - - אני לא בטוח שחבר הכנסת סוכות הבין, כי הוא לא היה בדיון,

זו עמדתי. איסור גביית עמלה שלא בהתאם לתעריפונים, איסור גביית עמלה שלא בהתאם ללקוח. יש פה אמירות, זה פשוט לקחת את הנושא הזה ולחדד אותו. אגב, למה זה לא נכנס לקריאה ראשונה בזמנו? לא, אני לא יודעת אבל הנושא הזה עלה.

בעינינו אנחנו באותו הנושא, אנחנו פשוט חידדנו אותו והבהרנו אותו בעקבות ההערות שקיבלנו, בעקבות הבקשות ובעקבות החלטות הוועדה. אני חייבת להגיד שסעיף 6 הוא סעיף שהיה יחסית מההתחלה, הוא מדבר על האכיפה פלילית. בהמשך ניתנה אפשרות לאכיפה בעיצומים כספיים בסכומים מאוד גבוהים, של 750,000 שקלים על כל הפרה, על בנק שמטעה את הלקוחות שלו בכל מה שקשור לעמלות. אני חושבת - - - וגם הוספה הוראה חדשה שמדברת על בנק שעשה משהו שיכול להטעות את הלקוח באופן מהותי. אני חושבת שיש פה הליכה לקראת, ויש פה באמת באמת אמירה - - - זה בהחלט, נושא חדש יכול להיות מיטיב, אני לא טוען שהוא לא מיטיב.

זה הכול נובע מהעמלות. עמדתנו היא שאין פה נושא חדש. זה כאילו כל דבר בנושא עמלות אפשר להכניס בחוק הזה? תודה. אם כך, התייעצות סיעתית. 14:44 נחזור. (הישיבה נפסקה בשעה 14:39 ונתחדשה בשעה 14:44.) אם כך, מי בעד טענת נושא חדש? חמישה בעד.

מי נמנע? הצבעה בעד טענת נושא חדש 5 נגד,

אין טענת נושא חדש לא נתקבלה.

רביזיה. ההצבעה על שתי הרביזיות בשעה 15:15. דוד ביטן אתה משוחרר לוועדה שלך, להמשיך לעשות טוב לעם ישראל.

של חה"כ גדעון סער טוב, אנחנו עוברים לסעיף ב. בסדר היום. אתם לא מתנגדים פה לכלום, נכון זאב? אני מתנגדת. כן? אוקיי, טוב. בקשת יושב-ראש ועדת הבריאות ויושב-ראש ועדת החוקה להעברת הצעות החוק הבאות לוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הבריאות: 1. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2022 (פ/392/25), של חה"כ אופיר כץ, 2. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג 2022 (פ/827/25), של חה"כ אחמד טיבי, 3. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג 2023 (פ/2066/25), של חה"כ אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת; 4. הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד ציבור מטפל), התשפ"ג 2023 (פ/2361/25), של חה"כ גדעון סער; 5. הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2023 (פ/2456/25), של חה"כ יאסר חוג'יראת וקבוצת חברי הכנסת, 6. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 146) (תקיפת עובד ציבור שהוא מטפל או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אשפוז או בחדר מיון), התשפ"ב 2022 (מ/1573). ההצעה הממשלתית נמצאת בוועדת החוקה וכל היתר בוועדת הבריאות, ואנחנו מעבירים את הכול לוועדה משותפת. שנייה, אבל

למה לא ועדת החוקה? עוד פעם, אני לא מצליחה להבין פה - - - ועדת החוקה. הרי זה חוק העונשין, אפשר לשמוע את הייעוץ המשפטי של ועדת הכנסת בסוגיה הזאת? אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אפשר לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי לגבי השאלה למה זו לא ועדת החוקה, שזה חוק העונשין? המיקום של החוקים האלה מתאים לוועדת החוקה, זה תיקון לחוק העונשין. זה גם מה שאנחנו אומרים, למה ועדה משותפת? עסוקים שם, עסוקים, מחכים חזרה להפיכה.

אולי לא עסוקים עכשיו. אז למה לא מטפלים בזה, זה החיים עצמם. נו, אז למה להזיז משם? שמחה רוטמן עד כדי כך בטל שאפילו הגיע לוועדת הכלכלה בטעות,

ואפילו הגיש רביזיה. אני חושב שהדבר האחרון שאפשר להגיד על שמחה רוטמן שהוא - - - בטל. עובדה, אפילו הגיש נושא חדש על כל החוק. אחד מהחרוצים שיש במשכן. נו, למה שלא יטפל בחוקים האלה? באמת, ראשי הוועדות רוצים לעשות את זה ביחד, יש הסכמה ביניהם וזו לא פעם ראשונה שעושים - - - שתי ועדות זה עוד לא כל הכנסת.

תראה כמה זמן לקח לכם,

שרון אני אציג את ההרכב ואז אני אתן לכם להתייחס, למי שרוצה.

מוצע להקים ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הבריאות, לפי ההרכב הבא: הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה חברים מכל ועדה. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: שמחה רוטמן יו"ר, טלי גוטליב, יצחק קרויזר, יוליה מלינובסקי, מנסור עבאס. מטעם ועדת הבריאות חברי הכנסת: אוריאל בוסו, קטי שטרית, משה רוט, טטיאנה מזרסקי ואחמד טיבי. בבקשה, שרון. קודם כול, ההרכב בסדר. אני רוצה רגע להתייחס לעיקרון, אדוני היושב-ראש. אני לא מצליחה להבין למה דבר שהוא כל-כך ברור מאליו, שהוא צריך להיות חלק מעבודתה של ועדת החוקה, מושהה כל-כך הרבה זמן, תסתכל ממתי ההצעה הזו עומדת וגלויה, הרבה - - - כי כבר אין אלימות בבתי חולים, התייתר.

ועכשיו כשיש הזדמנות כבר לטפל בזה, לפני שתחזרו חזרה להפיכה, למה זה לא מטופל מקצה לקצה בוועדת החוקה? אני אגיד לך למה. זה באמת נורא מרגש אותי לראות שאיכפת לכם מתקיפת צוותים רפואיים בבתי חולים, כי אני זוכר כשאני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, לפני שנה וחצי, והעליתי את החוק הזה. אתם התנגדתם להחמרת ענישה של תקיפה בבתי חולים, עכשיו אל תגידו לי - - - הממשלה הביאה חוק ממשלתי. אחרי זה הביאו חוק ממשלתי שעוד ועוד תקיפות היו, הבינו שאין ברירה. וכמעט העבירו אותו. כשהבאתי את הצעת החוק הזו אתם התנגדתם והפלתם לי את החוק הזה, אל תדברו איתי עכשיו על שבוע המתנה. אבל אם לא הייתם תוקעים זה היה עובר, חוק ממשלתי,

אם הייתם הולכים איתי כשהייתי באופוזיציה אז כבר היינו אחרי החוק והייתה החמרת ענישה והיום אנשים היו יושבים הרבה יותר זמן בכלא. הצביעות שלכם לא מרשימה אותנו. מי בעד? רגע, מה דיון?

הוא רוצה להתייחס, אני אמרתי - - - חבר הכנסת כהנא לא דיבר. אתה גם ח"כ וגם דובר? התייחסויות. חלילה, אבל דיון. דיון, נתתי לשרון לדבר. אבל דובר אחד בכל דיון?

אתה רוצה להוסיף משהו? בבקשה. אני גם רוצה לדבר. אתה לא דיברת? לא דיברת, על זה לא. בבקשה.

אני חושב ש - - - שוב, לא יודע מה הסיבה כי בכנס הקודם - - - נאפשר לזאב - - - חד-צדדית. בבקשה, אחרי זה נחזור אליו. דוד לא יעזוב אותו עכשיו. אני בונה את הטענות שלי על הטענות שלו. נו, בבקשה, זאב. חבר הכנסת ביטן, תאפשר לחבר הכנסת אלקין לנמק את עמדתו. אני מצחיק אותו טיפה. טוב, עכשיו ברצינות. אנחנו כבר כמה פעמים כאן בוועדה, הערנו על העובדה שחוקים שהם נחלתה הבלעדית של ועדת החוקה הולכים לוועדות אחרות. הוקמו פה אפילו ועדות מיוחדות על חוקי-יסוד ועוד ועוד. חוקי עונשין הם פררוגטיבה של ועדת החוקה, אמרה את זה גם היועצת המשפטית. עם כל הרצון של יו"ר ועדת הבריאות להשפיע, הוא תמיד יכול לבוא לדיון,

להגיד את עמדתו. אבל להמשיך לרוקן את ועדת החוקה מהחוקים הכי בסיסיים שלה, הנימוק בכנס הקודם היה רפורמה. עכשיו, לכאורה, הוא לא מתעסק ברפורמה. מה הסיבה עכשיו, שחבר הכנסת שמחה רוטמן במקום לבוא לטיולים לוועדת הכלכלה, לא יוכל לטפל בנושא הזה.

אמרתי, כן. אבל הוא כן יכול לטפל, גם בוועדה המשותפת. הוא יושב-ראש עדיין, לא לוקחים - - - בשביל מה? יש ועדה. תראה, נכון שחוק העונשין - - - יש לכם גם רוב שם. אם לא היה לכם רוב אז היית מבין, יש סיבה קואליציונית מורכבת לייצר רוב. יש רוב בוועדת החוקה הוכח, כן.

בזוועות שהיו שם בכנס הקודם מצביע אוטומטית עם שמחה רוטמן על כל דבר. יש פה חקיקה של חוק העונשין, למה להזיז את זה מוועדת החוקה?

בבקשה, מתן. אני רוצה להוסיף, בתור חבר ועדת החוקה. אני מרגיש שלוקחים לי את ה - - - אני לא ראיתי שאני נמצא במקום הזה.

אני נפגע ברמה האישית שיש נושא כל-כך חשוב, באמת נושא חשוב, ואני בתור חבר ועדת החוקה מרגיש שכאשר באים לשנות את חוק העונשין ראוי שהדבר הזה יידון בוועדת החוקה, הבית הטבעי של כל שינוי חקיקה של חוק העונשין. לא יכול להיות שלוקחים לי את האפשרות בתור חבר ועדת החוקה להשפיע - - להשפיע. - - על נושא כל-כך מהותי. וגם עובדה כמו שנאמר פה קודם שעכשיו, במושב הזה, בכנס הזה, יש פחות עיסוק בוועדת החוקה, יש יותר זמן בוועדת החוקה. אני חושב שמן הראוי להשאיר את זה בוועדת החוקה, כדי לתת לכל חברי ועדת החוקה שהתאמצו להגיע ולהיות חלק מהוועדה הזו, להשפיע על החוק הזה.

זו גם הייתה בקשה של המציעים, לפי מה שהבנתי,

כל חבר כנסת רשאי להשתתף בדיונים.

זה חוק שלי ואני לא חבר ועדה ואני הולך כמובן להגיע ולנמק את החוק. אבל אני רוצה להצביע, אני רוצה להצביע.

מי שמצביע משפיע. את יודעת, אני שוב אקח לדוגמה את הכנסת הקודמת. את יודעת כמה, לא היית חבר ועדת הבריאות אבל הייתי מגיע לכל דיון. את יודעת כמה השפעתי בלי האפשרות להצביע?

זו לא רק האצבע קובעת, זו הנוכחות בוועדות. מי שמצביע משפיע. לא, לא שמנו נציג.

לא העברנו נציג. לא היו לנו נציגים. דרך הנוכחות השפעתי. אתה בכישוריך בטוח השפעת, אבל מי שמצביע משפיע בנוסף להשפעתו. זה נכון, טוב. היחיד מהאופוזיציה, דיברו איתו. יצרתי להם עניין. אם כך, מי בעד הרכב הוועדה להעברת החוקים? חוקים בוועדת החוקה, בסדר. שמונה בעד, מי נגד? ארבעה, מי נמנע? הצבעה בעד הרכב הוועדה 8 נגד, 4 נמנעים,

היושב-ראש, אמרתי, שמחה רוטמן. רביזיה.

תגיד תודה שלא ביקשנו התייעצות. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הקמת בית חולים ביישוב ערבי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2022 (פ/719/25), של חה"כ אחמד טיבי; 2. הצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סח'נין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2022 (פ/720/25), של חה"כ איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת; 3. הצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סח'נין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2251/25), של חה"כ אימן ח'טיב יאסין. פשוט נשמעו במליאה טענות לוועדה אחרת. לאיזו ועדה?

ההמלצה של הלשכה המשפטית, לוועדת הבריאות. נשמעו, לוועדת החוקה. דווקא אפשר לחוקה, אני מבין למה לחוקה, כי אמרו שיש קשר פוטנציאלי בין זה לבין הרפורמה. יכול להיות ששמחה רוטמן רוצה את זה לחוקה. אבל אני הולך איתך, עם הנימוק שלך לשמוע לייעוץ המשפטי. אני הולך עם הייעוץ המשפטי הפעם.

יריב לוין אמר שתהיה רפורמה ותהיה אכיפה במגזר הערבי אם תהיה רפורמה. באמת יש פה קשר הדוק. גם בכנסת הקודמת הצבענו בעד. יש קשר הדוק בין ועדת החוקה לנושא הזה. אנחנו הצבענו בעד גם בכנסת הקודמת. להעביר את זה לוועדת החוקה. להקמת בית החולים. להקים בית חולים זה תמיד כדאי, אבל אני חושב שצריכים לדון. לא בטוח, לפעמים יש לך בתי חולים שאתה - - - מחזק אותם. טוב אם כך - - - בבקשה ווליד, כן. מה שמציעים, מציעים להקים אותו על הנייר. עכשיו בוא נראה אם זה באמת יוקם בשטח. מה אתה חושב? אני סקפטי לחלוטין. אם אתם כבר מסכימים עם הייעוץ המשפטי,

אנחנו לא נקלקל. לכם את השמחה כי לא ראינו אתכם מסכימים עם הייעוץ המשפטי הרבה. אם הייעוץ המשפטי הציע את הבריאות ואתה מסכים אז אנחנו גם נסכים. רגע, אתם בעד הקמת בית החולים? איזו שאלה? ולפני שנה? גם לפני שנה היינו בעד, אבל לפני שנה, אופיר, ידענו שאתם מרמים את החברה הערבית ועל כן לא הצבענו בעד. לא הייתם בעד. חשבתי שבאתם אתם לדאוג לחברה הערבית. אז, לפני שנה, רציתם להביך את הממשלה ולהביך את רע"מ, וביטן אמר את זה כמו גבר בערוץ 12. כדרכו.

הוא אמר: אנחנו משתפים איתם פעולה כי - - - אנחנו רוצים להביך את רע"מ, אנחנו רוצים להכשיל את הממשלה. עכשיו כשאתם בשלטון ואתם, תודה לאל, תמכתם גם בוועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק,

אולי נראה הקמת בית החולים ביישוב ערבי בקרוב. שאפו לכם. תאמין, תאמין, אתה איש מאמין ווליד, תאמין.

ברוך השם, הם הקימו ממשלת ימין על מלא,

אני לא יודע מה זה מלא, מלא. מלא,

לא סותר את העובדה שאנחנו תומכים בהקמת בית חולים בעיר ערבית. מתן, יש מלא, מלא. היא הייתה מלא, מלא. ברגע שבן גביר לא מגיע להצבעות, היא עכשיו מלא. אבל אלקין, היא מלא, מלא, ציוצים שלה. כמותית אנחנו לא מלא. יש מלא, מלא חוסר מעש, מלא, מלא כישלונות. מלא, מלא טילים, מלא, מלא. מלא, מלא מכל הסוגים הלא טובים. אם כך, מי בעד הצעות החוק.

היום היה ההרוג מס' 74. למה אתה פוגע בחוק שלכם? היום היה ההרוג מס' 74, בחברה הערבית בלבד, מה-1 בינואר 2023. פי שלושה מהשנה שעברה. בשנה שעברה באותה תקופה היו 27, שזה טירוף מערכות. לא רואים את הממשלה קופצת, לא רואים את ראש הממשלה זועק השמיימה. לא רואים כלום, הכול בסדר.

מלא, מלא פגיעה בקשרים הבן-לאומיים.

הינה, ביטלו את יום האיחוד האירופי, הכול בסדר.

ביטלו, כדי שהוא לא ינאם, הרגע. פשוט אני מעדכנת אתכם.

מי בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדת הבריאות?

גם אנחנו בעד. ווליד טאהא (רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת): עד שהסכמת עם הייעוץ המשפטי, אני אקלקל לך את השמחה?

עשרה בעד. מי נגד? מי נמנע? נמנע אחד. הצבעה בעד ההצעה 10 נגד, אין נמנעים, 1 ההצעה להעביר את החוק לוועדת הבריאות אושרה. אם כך, הם יועברו לקידומם בוועדת הבריאות. אנחנו נצא להפסקה ונצביע על

לא, שר האוצר לשעבר פה, אני צריך לשכנע אותו למה צריך לתמוך רביזיה. בבקשה, בבקשה.

הוא לא מודע למה היה ברביזיה. אני רוצה לספר לו. אוקיי. זו בדיוק

למעשה ניתן יהיה להכניס שינויים בתוך התוספות האלה לא על ידי תיקון חקיקה ראשית, כפי שתוכנן מלכתחילה, אלא על ידי פשוט הסכמות מורכבות שמוצגות גם בין שני השרים ובמקרים מסוימים, אפילו על ידי שר אחד. זאת אומרת שהשינוי הזה לעומת מה שהיה בקריאה הראשונה, הוא בפועל הביא ליכולת של הממשלה לעשות כבקשתה - - טוב. - - בפרמטרים האלה שמלכתחילה תוכננו כחלק מהחקיקה הראשית.

זה שינוי מאוד מאוד דרמטי שאני חושב שאין לו מקום בשלב הזה של המעבר מקריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית. לכן נכון יהיה להכיר בעניין הזה נושא חדש.

מי בעד - - - התייעצות סיעתית. על רביזיה? בטח, איך אי-אפשר? בטח שאפשר, כל דבר שמצביעים אפשר. לא, לא כל דבר. היה ויכוח על זה אתמול וקבענו, לפי סעיף. כל דבר שמצביע, של הצבעה - - - אני חושב ש - - - גם רוצה להיות חלק מהוויכוח. 15:42. (הישיבה נפסקה בשעה 15:37 ונתחדשה בשעה 15:42.) טוב, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הרביזיה?

שמונה נגד. מי נמנע?

אם כך הרביזיה הוסרה. בצער רב וביגון

בצער רב, כן. אלקין, רביזיה בנקאות ואשראי, בבקשה. אם אתם עושים התייעצות, אז אני לא מאשר את הפטפוטים מסביב. התפקיד שלך זה לא לדאוג ליוקר המחיה, התפקיד שלי זה ל - - - בבקשה, נאור,

בבקשה, זאב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי חבריי הכנסת.

כן, שלכם. שתיים יש. של הבנקאות, מה נעשה. לא נראה לי שנתחיל היום. אתה יכול ללכת. לא, מה יש לי ללכת. בסדר, נראה מה אנחנו מספיקים.

בבקשה, זאב. - - - לא נורא, מחר נגמור את זה. אני, אפשר? כן, כן, רצוי. אני מנסה, אני לא מצליח להשחיל מילה. - - - הוא לא יודע איך. אני לא יודע איך? תאמין לי, הוא יודע איך. אני חושב שהיום יכולת להתרשם שאני בהחלט יודע איך. לא - - - אני עשר דקות, טוב. מה תספיק בעשר דקות? אופיר, לא משנה אבל אני צריך את האנשים. בנושא של הבנקאות, כמו שהסברתי בדיון שהיה לנו על הנושא של נושא חדש, נוספו. מה זה נלך? צריך להוציא זימון. לא, מה נלך, צריך להוציא זימון זה לא עובד ככה. לא, זה המשך, עשיתי הפסקה. אבל צריך להוציא הודעה. לא צריך זימון, לא. רק תוציא בקבוצת הווטסאפ שאתה מכנס את הוועדה. נוציא זימון, שתי דקות. אי-אפשר לזמן בהתראה של שתי דקות.

אורכה? אי-אפשר התראה של שתי דקות בזימון. זו לא התראה, זו רק ישיבת המשך. נאמר שישיבת ההמשך אחרי הנושאים חדשים בוועדת הכנסת. לא גמרנו, יש עוד אחד. לא, את הנושא של הגז גמרנו. טוב. אופיר, אפשר?

אני מרגיש כמו יש בהישרדות ארצות הברית,

מישהו רואה פה? לא משנה, יש להם ישיבות הדחה. ישיבות הדחה? מועצת השבט. הם מחליטים את מי להדיח במועצת השבט, ככה זה נראה. מה זה עכשיו? אי-אפשר שנייה לסכם את זה מראש? ואת השיבוצים, שבץ-נא בוועדות. באמת, חברת הכנסת בראשי. טוב, בואו נסיים עם זה. בבקשה, זאב, קדימה. אני מנסה, אתה לא נותן לי לדבר. בבקשה, שקט. אני לא סתם אומר שהיא חברת הכנסת בראשי. נו, נאור, זהו. בבקשה. כאמור, אני מבקש רביזיה על הכרזה של נושא חדש, על מספר סעיפים בתוך סעיף בחוק ההסדרים פרק ז בנקאות ואשראי. מדובר שם על סעיפים שנוספו במהלך מעבר מקריאה ראשונה לקריאה שניה ושלישית. על כן לדעתי נכון להכריז על זה כנושא חדש ולא לשנות החוק בצורה כל-כך משמעותית ודרמטית. נעבור להצבעה? התייעצות סיעתית.

15:51 חוזרים. (הישיבה נפסקה בשעה 15:46 ונתחדשה בשעה 15:51.) מי בעד הרביזיה? מי נגד? רגע, רגע, רגע. מה, ספירה. היא ספרה, שתיים בעד, חמישה נגד. איך חמישה?

אחת, שתיים, שלוש, ארבעה נגד. זה עדיין יותר משתיים. הצבעה בעד הרביזיה 2 נגד, 4 נמנעים,

ארבעה נגד, שניים בעד, אין נמנעים, הרביזיה הוסרה.

אני לא ראיתי אותך מרימה את האצבע. רק רציתי לראות אם היא הרימה את האצבע. לא, בסדר. הרביזיה שלך, זה על ה - - - כלפי אנשי צוות רפואי.

יאללה, נו, תנמק.

שנייה. שנייה עוד יותר טוב. אני חושב שנפלה שגגה מאת הוועדה בהצביעה על הקמת ועדת משנה חדשה לנושא הזה של - - - משותפת. ועדה משותפת. כי בסוף זה נושא, שכמו שניסינו לעמוד עליו קודם, בבירור מוחלט אדוני היושב-ראש אתה לא מקשיב לי.

בבירור מוחלט זה נשוא שצריך להיות בוועדת החוקה, הרי זה נושא שעוסק בחוק העונשין. אין שום היגיון בלקחת חוק שעוסק בנושא חוק העונשין ולהוציא אותו מידי ועדת החוקה ובטח להעביר אותו לאיזה יצור כלאיים.

אני עשיתי מאמצים גדולים כדי להיות חלק מוועדת החוקה, כדי להשפיע על חוק העונשין. עכשיו בעצם אתה בא, ובמחי יד לוקח ממני את הזכות הפרלמנטרית שלי אתה מצחיק אותי, נו לוקח ממני את הזכות הפרלמנטרית שלי להשפיע על חוק העונשין של מדינת ישראל, שהוא בבירור צריך להיות בוועדת החוקה,

לכן אני פונה פה לחברי הוועדה הנכבדים. שלא נמצאים. שלא נמצאים. לשקול מחדש את עמדתם בנושא. אני פה, אני פה. לשקול מחדש את עמדתם בנושא. באמת, יש לכם הזדמנות להביא צדק לעם ישראל, להביא צדק לחברי הכנסת שרוצים להשפיע בוועדת החוקה. זה בעיניי נושא חשוב מאוד. אנחנו נביא צדק. רגע, אני רוצה התייעצות סיעתית. אנחנו נביא צדק. התייעצות סיעתית, מה זה? ואי-אפשר היום, את ההצבעה נעשה מחר כי אמרנו שב-16:00 הכול נגמר. מתן, זה צוותים רפואיים. זה סתם כאילו, לא, גם ככה זה לא יהיה. אני עושה ביום זה לא משהו ש - - - הקואליציה זה חוק - - - אתה מעכב את החוק שאתם טוענים שעיכבנו על תקיפת צוותים רפואיים.

אנחנו, החוק הזה חשוב מאוד. החוק חשוב, עכשיו אתה מעכב אותו - - חשוב, חשוב. - - מלקדם אותו ואתה לא מסיר את ההתייעצות הסיעתית, זה מה שאתה אומר.

אוקיי, אנחנו נועלים את הדיון. בישיבה הבאה אנחנו נצביע על ההעברה. הישיבה ננעלה בשעה 15:59.